אנחנו ביום עמוס ומורכב. אנחנו בדיון בהצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס'...) (יישום המלצות הוועדה הציבורית), כשהכוונה כמובן לוועדת השופטת, הנשיאה בייניש. מכובדיי, הנחנו על שולחן הוועדה נוסח שלנו,

הוועדה. אני מזכיר שאנחנו עוסקים בהצעת חוק מטעם הוועדה שתובא לקריאה הראשונה. כפי שכבר דיברנו בדיון הקודם, וגם כפי שמשתקף